שלום לכולם, אתמול עצרנו את הדיון בהצבעה על ההסתייגויות בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א, חיבור לחשמל, למים או לטלפון), התשפ"ב 2021, פ/2312/24 כ/875. אנחנו רוצים להתחיל מהנקודה שבה עצרנו אתמול, שהיא הצבעה על הסתייגויות. מי רוצה לנהל את זה מולי, קרעי או אורית?

19 שמתחילה בפסקה 1 בסעיף 157? נכון, אני נותן לך על כל הסתייגות דקת דיבור. טוב שדיברת, אדוני היועץ המשפטי, כי יש

גם ביחס לזכות שלנו לבקש חוות דעת תקציבית אחרת מעבר לזו שהובאה לך. האם גם אנחנו, כחברי כנסת ולא כיו"ר הוועדה, יכולים לבקש את חוות הדעת הנוספת הזאת?

נותנים למשרד האוצר לשקר על הציבור ואי אפשר לקבל הצעה אחרת.

ואז היא יכולה גם להחליט האם חוות הדעת תינתן על ידי הממ"מ או לא. מצוין אז אנחנו אומרים לפרוטוקול שהיו"ר לא

אתה רוצה, שלמה?

אני חושב שאנחנו פה בוועדה שהיא חותמת גומי, הייעוץ המשפטי הוא גם סוג של חותמת גומי בעניין הזה. לא יכול להיות שאין לכם אמירה בעניין, לא יכול להיות פתאום, תומר, שאתה לא מבין שום

אז תחזור על הטיעון כי התחלתי לספור את הזמן. יכול להיות שמשרד האוצר בכלל לא מתכנן לממש לכם את החוק הזה, ואם כך,

בני בגין,

שלמה, אתה אמיתי? שלמה, עזוב את הפריימריז בחצי שקל שלכם, כמה שאתה יותר קיצוני אתה יותר

אתם שקרנים, צבועים,

אני אומר לך עצה פוליטית,

רון, את העצות הפוליטיות שלך תגיד לקיסר שלך

אני מעלה את ההסתייגות שלי, בהתאם לדיון שהיה גם ב - - - ובן כמה נתניהו, אתה יודע, רון כץ? אתה יודע בן כמה נתניהו,

עוד פעם שאני

אני אסביר מה עשית, זה לא שונה בהרבה, אבל זה מהותי.

ואז נתת לו דקה לנמק.

מן ההגינות שמה שנתת לבצלאל סמוטריץ' תיתן גם

זה יפה מאוד, אבל אתה כנראה נהגת כך כלפי ח"כ אחד מיוחד, ואתה לא נותן

על מנת שלא נרגיל את הדרג הפוליטי והמוסמך

כי החלטות כאלה גם ייפלו כאשר הן יובאו לבית המשפט, ואנחנו בוודאי לא רוצים להכניס את שרת הפנים לתוך סד זמנים שלא יאפשר לה להעמיד

אנחנו רוצים הרבה בתים שיתחברו לחשמל וקלעת בול. אני מעלה את הסתייגות מספר 38 לסעיף 1 להצבעה. הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר 38 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 39. תגיד אדוני, אני

אני רוצה להוסיף הסתייגות כזאת, שהחוק ייכנס לתוקפו ביום שבו 90 אחוזים מהיישובים בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון יחוברו לחשמל. מה זה קשור

אבל לא מגיע לי תודה?

אני רוצה להוסיף הסתייגות כזאת: החוק ייכנס לתוקף ביום שבו יחוברו 90 אחוזים מהמבנים בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון לחשמל. יש שם מבנים או שיש שם מבנים מאולתרים?

אז אנחנו מעלים להצבעה את

הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר 42 נפלה. רוויזיה. אנחנו עוברים להסתייגות מספר 43, בבקשה. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח)

לחוק המוצע, בסופו יבוא: הוגשה בקשה על ידי מי שאינו רשאי, לא תתקבל בקשה מתוקנת אלא בחלוף שנה ממועד הדחייה.

מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 44 לסעיף 1. הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר 44 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 45, בבקשה. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) (1ב)(א)(2), במקום ארבעה חודשים יבוא:

ארבעה חודשים זה פרק הזמן שהחוק מאפשר לאדם שמגיש את הבקשה לקדם את הבקשה שלו להיתר, ואנחנו

פה אני רוצה להעיר שבכלל, כל החוק הזה, הוא עבודה בעיניים בהיבט הזה שאין מועד, אין מועד שבו צריכים להכריע אם יינתן היתר או לא יינתן

אלא אם כן הוכיח כי עשה ככל שניתן כדי למלא את חובתו.

שאתם לא רוצים סתם לתת פרס לעברייני בנייה, אלא אתם אומרים שיש מצב של כאוס בהיבט התכנוני ואתם רוצים לקדם תכנון, אז אל תזרקו לנו כל מיני מילים וכל מיני ביטויים שמאפשרים אי

אה ההסתייגות הקודמת,

היו"ר לא שמע או לא ראה אז אני אומר את זה לפרוטוקול שאני מבקש רוויזיה. אז אתם אמרתם בכמה וכמה הזדמנויות - - - זה מהזמן שלהם, זה בסדר. אני יכולה לנמק? זה מהזמן שלכם, בבקשה, אתם יכולים לשתוק, לנמק,

בבקשה.

קשקוש, בבקשה.

אני שואלת.

אין פה איפה ואיפה, זה תלוי בגודל הבית, זה תלוי בתעריף ההיטל, ביישוב.

מי שמדבר

אז אנחנו רוצים להציג פה את שיטת איילת שקד, ולהצביע עליה. שבעצם האזרחים הערביים שירצו להתחבר יצטרכו לשלם סכום גבוה ככל הניתן, ובכל אפשר יהיה למזער את כמות הערבים שבנו בנייה בלתי חוקית, ומקבלים את החיבור

נשאר לי שביל מההסתייגות הקודמת. אוקיי, נתתי לך, דרך אגב. לא, לא נתת לי.

נתתי אבל אני נותן עוד, בבקשה.

הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר

לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 61, בבקשה.

הסתייגות מספר 61. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) (1ב) לחוק המוצע, לאחר סעיף קטן (ב)

(ג) בבקשת חיבור לחשמל על המבקש לשלם 200,000 שקלים עבור החיבור תוך שישה חודשים ממועד אישור הרשות המאשרת לביצוע החיבור. פה, בעצם המטרה של ההסתייגות הזאת היא

אני אומרת את זה גם לחה"כ ג'ידא רינאוי זועבי, אתם כל הזמן אומרים שכל המטרה של החוק הזה הוא לאפשר - - - את תמשיכי בהסתייגות הבאה, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 63 לסעיף 1. לא, אני רוצה לשכנע אותה להצביע בעד. תמשיכי לחלום. הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר 63 לא התקבלה,

חושבת, אדוני היו"ר, שמן הראוי להביא לפה את שר האוצר או את נציגו, שינמקו לנו איך יכול להיות שאין עלויות, כי אתה יודע היטב

אבל אני חושבת שלהפלות ביני לבין בצלאל סמוטריץ'

אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 69 לסעיף 1. הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר 69 לא התקבלה, אני עובר להסתייגות מספר 70. רוויזיה. בבקשה, חברת

אפשר להצביע כדי לצבור זמן. אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 72 לסעיף 1. הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר 72 לא התקבלה. אנחנו עוברים להנמקת הסתייגות מספר 73, בבקשה.

אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 73 לסעיף 1. הצבעה לא אושרה אתה לא בעד? הסתייגות מספר 73 לא התקבלה, אנחנו עוברים להסתייגות מספר 74. רוויזיה. אני נמצא בשטח,

אז בבקשה, הסתייגות מספר

מצאה היחידה כי ישנה עלייה בהיקף הבנייה הבלתי חוקית,

זאת אומרת, אם אנחנו נראה שהחוק מעודד בנייה בלתי חוקית,

הסתייגות מספר 79. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 תוקפו של צו כאמור בסעיף 1 יהיה לתקופה שנקבעה בו,

אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 79. הצבעה לא אושרה הסתייגות מספר 79 לא

עבירות אלימות, עבירות טרור, עבירות נשק, עבירות מס, עבירת ריבוי נישואין. זאת אומרת, מספיק לנו שהוא עבריין בנייה,

ואתה נלחם,

כדי שהציבור שלך ירוויח ויקבל את מה שלפי דעתך מגיע לו. ואילו, נפתלי בנט, איילת שקד, מתן כהנא, ניר

ההסתייגות לא התקבלה. כן,

אני רוצה לטעון טענת נושא חדש, משום שאתה הכנסת שינויים בחוק, והשינויים האלה לא היו לנגד עינינו והם גם לא עברו במליאת הכנסת, ולכן יש לי כאן טענת נושא חדש.

בסדר, אז בינתיים אנחנו נועלים את הישיבה, ונודיע על ההצבעה על הרוויזיות ועל החוק בכלל כאשר חה"כ אורית סטרוק תמצה את הדיון על הנושא החדש שלה.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה